נלווה את משרד הבריאות עם השיק. כולנו נעשה מאמצים ביחד כי המטרה היא מאוד חשובה. אגב, בנושא ה-MRI יש הקצאה ל-50 ובינתיים רכשו רק 45. נעשה שה-5 הנוספים ילכו לעפולה ולטבריה ולשאר המקומות. בצפון ובדרום יש חסר. בדקתי את הדברים האלה.

יחד עם ראש הממשלה ושר הבריאות נפעל להשלים את התקציבים במאמצים משותפים. הוועדה שלך בוודאי תהיה משמעותית בליווי הנושאים האלה. זאת גם מטרה ערכית וגם מטרה

בנושא המתמחים יש מענקים למתמחים וכל פעם שיש תקציב גפני אומר שלא מעביר את התקציב אם לא מממנים את המתמחים. מאחר והוא כאן הרבה שנים אז כל שנה היה מימון. עכשיו גם נבדוק מה קורה. המתמחים זה גפני מתעקש, אני מתעקש על מרכז השיקום.

אנחנו ביחד. מאחר ושלוש שנים קודמות לא בא תקציב ומה שבא לכאן היה אישור תקציב המשכי - - - אני הבאתי את האופוזיציה שיצביעו. לא משנה אופוזיציה או ממשלה. הייתי שם לפני שבועיים שלושה. שלום שר הבריאות. עדכנתי לגבי מרכז השיקום שהוחלט להקים בפורייה ב-150 מיליון. עכשיו אמנם זה 300 מיליון. אמרתי שמזל שהוכנס סעיף שכל התייקרות היא על חשבון משרד הבריאות. פתרנו את הבעיה. הייתי שם לפני שבועיים-שלושה. ניתנו מענקים למתמחים. קודם כל, אנחנו הולכים להביא תקציב. הבאנו את התקציב ההמשכי 411 מיליון. זה תואם תקציב 2020 אבל צריך את הגיבוי הפורמלי. עוד מיליארד ואת האישור הפורמלי. יש תקציב 2021 ואנחנו עובדים עליו בשיא העוצמה. אני קיימתי לפחות 30 ישיבות

תארו לעצמכם כמה עבודה אחרת מתבצעת. גם נגבש את התקציב כי הוא לא יכול להיות תקציב עם גזרות. לכן גם טוב שחיכינו. אף אחד לא יכול היה להעביר תקציב באוגוסט מבלי לדעת אם הקורונה היא בתוך 2021. היום אנחנו יודעים שהיא בתוך 2021, לפחות במחצית השנה הראשונה. נקווה שהקדמת החיסונים תקצר במידה מסוימת. אנחנו מביאים תקציב מותאם. כמובן תקרת הגבלת ההוצאה היא 426 מיליארד. אנחנו לא מתכוונים לחרוג מזה. היום דיברתי עם חברת הדירוג פיץ', אחרי שהם דיברו גם עם אחרים. זאת חברת הדירוג השלישית. השתיים הראשונות השאירו לנו את הדירוג החיובי מאוד וגם את החזית היציבה קדימה. גם קרן המטבע הבינלאומית שיבחה את כלכלת ישראל. אנחנו מכינים תקציב ובונים קיר גבוה בין התקציב לבין הוצאות הקורונה. זה דבר מאוד חשוב בהתנהלות. אפילו שהיינו צריכים לאשר כספים לעוטף עזה ולעכו ולכל הדברים שאתם מביאים לנו, זה 150 מיליארד. גם את זה עשינו על-ידי תקצוב. לכן אנחנו נביא תקציב, נביא חוקי הסדרים, עשרות חוקי הסדרים כדי שאתם תוכלו להוביל אותם. יחד עם זה נשים את הדגש על הדברים האלה. אני מודה לך עוד פעם ומאחל לך הצלחה רבה. תודה לך על הדברים ועל זה שהגעת, תודה. שר הבריאות יולי אדלשטיין, תודה רבה, אני מאוד שמח שהגעת. תודה לאופיר כץ. תודה ליושב-ראש הוועדה המיתולוגי שמארח אותנו כאן, השר, סגן השר שלי, חברי וחברות הכנסת. זה לא מפתיע אותי שאני מוצא את עצמי באירוע הזה כי בעצם מהיום שנבחרת לכנסת ביקשת שנשב ונדבר על הדברים האלה.

ישבנו, ודאי. לכן אני לא מופתע בכלל שאנחנו נמצאים כאן.

בוער בך ובצדק.

בהרבה מאוד מובנים באמת קירבנו את הפריפריה למרכז. אם אתה מחשב רק את הזמן שלוקח לך להגיע מנקודה א' לנקודה ב', אז הדברים בהחלט השתפרו. אבל אם אתה מסתכל על הפערים קצת יותר לעומק, אז אנחנו ממש בתחילתה של העלייה להגיע לפסגה. בימים הראשונים במשרד הציגו לי שקף מאוד מסודר, כמה זמן אדם ממתין בתור לרופא מומחה בהתאם לאזור מגוריו. אנחנו בשידור אז אני אפילו מתבייש להביא לכם את המספרים המדויקים מה הפערים העצומים בין ההמתנה לאורתופד או לאף אוזן גרון, שלא לדבר על מקצועות יותר ייחודיים. בחלק מהמקרים זה פשוט מאבד כל משמעות. אנחנו מדברים על מחלה, כן או לא לעשות ניתוח. הדברים האלה או שנעשים בזמן או שלא שהם לא נעשים. אנחנו מנסים מאוד לצמצם את זה. אני תמיד אומר, שמצד אחד, פעם במאה שנה יש לנו צרה בסדר גודל של קורונה.

אפשר להתחיל רק לבכות ולומר למה דווקא בחלקנו נפל לטפל בנושא הזה? אבל מצד שני, זאת גם הזדמנות. אני חושב שצריך גם לומר ביושר, שאלמלא קורונה לא היינו מצליחים להביא את התקנים של רופאים ורופאות, אחים ואחיות, עובדים פארא-רפואיים עם דגש על בתי החולים בפריפריה ובוודאי בכל הארץ. ישבנו גם עם שר האוצר בכמה ישיבות בנושא הזה. החלטנו שאנחנו את כל הכוחות הרפואיים זה הזמן לגייס ולהכניס לבתי החולים. אחיות ואחים גם קצת לקופות החולים. אתם יודעים מה הכי נורא? מצד אחד אני גאה, אנחנו ביצענו את התכנית. מכיוון שאני לא מאתמול במערכת, עכשיו לכל בית חולים שאני מגיע אני לא שואל כמה תקנים הם קיבלו. בחלק מהמקומות אני שואל אם אני יכול לראות את האנשים. לראות את הרופא או האחות שנקלטו. אני רוצה לדעת, לא רק מה שכתוב לי. אני מאוד גאה,

שהאנשים נמצאים כבר, עובדים במשמרות, נוגעים בחולה. לא קרה דבר בהיקף כזה

תוספת של פעם בעשרות שנים לכן אני אומר שזאת גם הזדמנות. אבל למה אני אומר שזה נורא? מה שני המשפטים ברצף שאומרים מנהלי בתי החולים?

תודה רבה לך אדוני השר, באמת הבאתם בשורה חשובה מאוד לבית החולים שלנו. המשפט הבא, ועכשיו חסרים לי עוד 3 רופאים בפנימית ושני רופאים במחלקה אחרת.

זה לא שהוא ממציא. נושא נוסף שגם אתה,

שדיברת איתי עליו לא זה הנושא של מחשוב רפואי לבתי החולים.

ממש לא אותו דבר. על מנת לעשות CT או MRI בימים אלה, זה צריך להיות אוטומטי כמו פגישה עם רופא משפחה. הוצאנו מסמך מאוד מסודר שאותו העברנו. אני מקווה שגם משרד האוצר יעבור על זה בימים הקרובים ויאשר.

אמנם קיימת התיאוריה הידועה שההיצע במערכת הבריאות גורמת ליתר ביקוש, אני לא חושב שלגבי הפריפריה במדינת ישאל התיאוריה הזאת

אנחנו לא מספקים את הצרכים הבסיסיים. אנחנו עוד לא נותנים לחם וחלק על-מנת שנפחד שיתחילו לבקש עוגות. היא גם לא רלוונטית. אם במקום אחד יש פי שניים ממקום אחר אז זה אומר - - - בדיוק. לכן, כמו שאמרתי, אנחנו הכנו רשימה מסודרת. מדובר במכשירי CT ומכשירי MRI, תאי לחץ. בתי חולים מאוד זקוקים לזה ומבקשים את זה. אני מכיר בתי חולים שעובדים עם מכשיר אחד שהוא כבר הרבה שנים במערכת. הוא מתקלקל מפעם לפעם ואז צריך לשלוח חולים למקום אחר. אני מקווה מאוד שבימים הקרובים נוכל לבוא אליך לוועדת המשנה עם בשורה בנושא הזה ונראה באמת הדברים יתבצעו. אני לא רוצה להאריך. יש עוד אלף ואחד דברים לעשות. מטבע הדברים, גם בגלל הקורונה, התחלתי לדבר ישר עם בתי חולים. אבל יש גם טיפול בקהילה, קופות חולים. כשדיברתי על תורים בדרך-כלל זה קופות חולים. גם שם צריך לסגור הרבה פערים. שמחתי לשמוע על תקציב. התקציב בא עם חוק ההסדרים ושם אנחנו משנים אחרי שנים את השיטה. לא כל הפערים סגורים בינינו מבחינת הגישה. כך או כך, גם בדיונים הפנימיים אצלנו מודים שיש שינויים חיוביים. צריך עוד לעבוד על כמה פרטים ואנחנו באמת נביא בשורה גם לטיפול בקהילה. אם וכאשר נצליח להתגבר על נזקי הקורונה אז יש עוד תוכניות רבות שלא קשורות לבתי חולים ולקופות חולים אלא דווקא לרשויות, כמו "אפשרי בריא" ודברים כאלה, בהחלט עם דגש על הפריפריה, על אזורים מרוחקים, על חברות שונות במדינת ישראל. אפשר ליישם את התוכניות האלה על-מנת שנראה גם רפואה מונעת ולא רק את הקצה עם אדם שכבר מגיע לטיפול אצל רופא או חס ושלום לבית חולים. לסיכום, יישר כוח לך על היוזמה. תודה גם לחבר כנסת משה גפני שמאפשר הקמת ועדת משנה כזאת. זה לא תמיד מובן מאליו. מבחינתנו בשמחה נשתף פעולה. כל מה שנוכל לעשות במשרד הבריאות אנחנו נעשה. תודה רבה אדוני השר. סגן שר הבריאות יואב קיש. תודה, אני אהיה קצר. מכובדיי, יושב-ראש הוועדה גפני, חבר הכנסת אופיר כץ,

השר שלי יולי אדלשטיין, שר האוצר ישראל כץ, חברי וחברות הכנסת הנכבדים.

רוצה דווקא לדבר על אופיר. אחד הדברים שהוא עשה עוד לפני שהיה חבר כנסת היה להיות מעורב בפרויקט פורייה ועזר להביא את התרומות והיה שותף פעיל.

בעצם, אנחנו בהמהלך שאתה עושה כאן בהקמת ועדת המשנה. שוב זה המקום לומר תודה לך, הרב גפני, שתומך ומוביל איתו יחד את העניין. כבר אז הוא היה שותף פעיל. הוא הגיע מעפולה ומבין את המשמעויות. ראה את זה כמשימה ממוקדת שהוא לוקח על עצמו. אני חושב שבחרת משימה מהחשובות. כן, בוודאי מהחשובות למדינת ישראל. המשימה שדווקא היום בעולם של קורונה, שבהם האתגרים מאוד גדולים, צריך להמשיך ולהתמקד בעניין הזה. אני יכול לומר לך שהשר בהובלת המנכ"ל במשרד עושים עבודה מאוד מקיפה, כולל מכשירי CT, שכל הדברים יגיעו בצורה מסודרת. אני חושב שהשר שם על זה דגש ואתם תראו את זה. אנחנו הולכים פה למהלך שיחד עם האוצר והוועדה הזאת יכול להביא בשורה אמיתית. זה רעיון מעולה. אני מקווה שיהיה לנו מספיק זמן לפני שהממשלה תתפרק להספיק ולעשות את הדברים. בשביל זה צריך לשנס מותניים ואולי בכל זאת נראה תקציב וגם נוכל לראות יציבות במדינה. זאת שאלה גדולה. לכן אני כן חושב שיש חשיבות לזמן. צריך לנצל את הזמן. גם גפני הוא כמעט ליכוד, אפשר לספור אותו כליכוד.

אבל יש פה כוח ליכודי מאוד חזק יחד עם השותפים שלנו בקואליציה. יהדות התורה. אני לפעמים מוכן להיות יהדות התורה, זה בסדר. אין פה פערים גדולים. צריך לנצל את האחדות הזאת ואת הכוח הזה לטובת עם ישראל ותושבי ישראל.

יש לך הזדמנות גדולה עם האנשים הנכונים במקומות הנכונים. יש לך את כל הגיבוי מכל מי שרלוונטי לעניין ואני מאחל לך בהצלחה. תודה רבה. אני רק אעיר, לגבי הוועדה הזאת והנושאים שקשורים אליה, זה לא רק הקואליציה, זה גם האופוזיציה. יש פה חברים וכל נושא שאנחנו מעלים זה כולם יחד. מכל סיעות הבית נרתמים למען נושא הזה. עוד יותר טוב, אני שמח לשמוע. חברת הכנסת קטי שטרית. תודה רבה אופיר היקר. בהצלחה. אין לי צל ספק שאתה תצליח. אדם מקצועי, ענייני, רגיש, עושה את הדברים כמו שצריך. נושא הבריאות הוא נושא חשוב ובעיקר גם בפריפריה ששם יש את כל החוסרים. זה מתקשר לי יפה את ההודעה שהיום יצאה משר האוצר ומיושב-ראש ועדת העבודה והרווחה בנושא שדנו בו פה. הרב גפני, העליתי את הנושא של משרתי השירות האזרחי והשירות הלאומי, שלצערנו הרב הם לא היו זכאים למענק החל"ת. פה זה התחיל וזה המשיך לוועדת העבודה והרווחה. זה מראה רק שיש נחישות והתמדה ומקצועיות, אז תמיד הדברים האלה בסופו של דבר מצליחים. זה באמת מה שקורה. תודה רבה לכל מי שעסק בזה. לכן אני חושבת, אופיר היקר, שחשוב שאתה מעלה את כל הנושאים שקשורים לבריאות. לדוגמה, אני מחר משיקה פעם שנייה את השדולה לבריאות הנפש ולמניעת האובדות. אשריך שאתה יכול להביא את השרים, אצלי הם לא הגיעו אבל זה בסדר, יש לנו את סגן שר הבריאות שהגיע ובירך. כל הכבוד. נושא הבריאות הוא נושא חשוב מאוד. כמובן תכניס גם את נושא בריאות הנפש כי אני טוענת שאחרי המגפה תגיע מגפה שתגרום לכך שאנחנו נצפה למספרים אסטרונומיים של אנשים עם בעיות נפש מאוד קשות כתוצאה מהמגפה, כתוצאה מהמצב הכלכלי והסגרים. אשריך, תמשיך ותעסוק בדברים הנהדרים כפי שאתה יודע לעשות ובהצלחה.

חברת הכנסת אימן חטיב יאסין. צהרים טובים לכולם, כבוד היו"ר, כבוד היו"ר של ועדת משנה, השרים, חברות וחברים. אני רוצה לברך על הקמת הוועדה הזאת. אני חושבת שיש צורך מאוד גדול

בכל הנושאים אבל הנושא של הבריאות הוא נושא זועק. רק בשבוע שעבר היינו עדים למותה של בחורה צעירה באחד מבתי החולים בצפון בגלל שהיה חסר ציוד שהיא היתה צריכה כדי לחבר אותה ולהנשים אותה. נכון, אנחנו אנשים מאמינים אבל בכל זאת צריך לעשות את כל הדברים. מכיוון שבצפון יש רוב גדול של ערבים ויש מחסור מאוד גדול והמתנה מאוד גדולה בתורים, אם זה בניתוחים ואם זה בבדיקות, אני כולי תקווה מהמקום הזה באמת יצאו פתרונות מהירים ויעילים לכלל התושבים. חבר הכנסת ניר ברקת, בבקשה. אני רוצה לברך אותך אופיר. אתה בחור רציני, חרוץ ואכפתניק. אני רוצה לברך את כבוד השר גפני שאישר הקמת ועדה. אני רוצה להזכיר לכולנו שהנושא של דיפרנציאליות בתחום הבריאות הוא נגזרת של אתגר הרבה יותר גדול וזה התייחסות לפריפריה כמכלול. אנחנו צריכים לשים את הפריפריה על ראש מעייננו. זה אומר תקצוב דיפרנציאלי של השלטון המקומי, תיעדוף תשתיות. כל משרד ממשלתי שבא לאשר תקציב לשנה הבאה, צריך להראות דיפרנציאציה במרכז לפריפריה. באופן קטגורי, אנחנו צריכים להסתכל על כל הסעיפים ולדעת איך לקדם את הפריפריה כמקור לביקושים גדולים יותר, שכן, בעוד 30 שנה, כשהמדינה תהיה בת 100, יגורו במדינה עוד 8 מיליון נפש. אנחנו צריכים לראות איפה הם יגורו. היום המרכז מושך חזק מאוד ביקושים ואם אנחנו לא נייצר ביקושים בפריפריה, הפער בין המרכז לפריפריה יגדל. הדוגמה לכך היא להתעסק בנושאים ספציפיים כמו בריאות. הרב גפני, אני חושב שחכם וחשוב שאנחנו עושים משהו ממוקדם על נושא דיפרנציאלי בתחום רפואה לפריפריה. אני מציע לשקול להרחיב את הרעיון כל תקצוב דיפרנציאלי כמכלול בכל נושא ועניין. אכן היום,

על תשתיות, קהילה ותקצוב דיפרנציאלי, אלה נושאים שעוזרים לנו ליצור ביקושים. שני תחומים מאיטים אותנו וגורמים להיעדר ביקושים בצפון ובדרום בפריפריה. הנושא הראשון זה רמת שירותי הבריאות שהוועדה דנה בו. הנושא השני שאני רוצה להזכיר לכולם הוא פשע גם בצפון וגם בדרום. לכן אנחנו צריכים ביד אחת, לראות איך אנחנו מייצרים ביקושים וביד השנייה, מונעים אי יצירת ביקושים באמצעות צמצום פערים בתחום הבריאות. חד משמעי גם הנושא של

אני רוצה לברך על הוועדה, אני מתכוון להיות שם ולראות איך אפשר לעזור. ככל שגם השרים וגם ראש הממשלה יוכלו להתייחס לנושא

אדוני ראש הממשלה, אני מודה לך. הצלחת למצוא זמן בימים עמוסים

היום בבוקר גם פורסם עד כמה הם עמוסים ומאתגרים. יושב-ראש הכנסת,

שר האוצר, שר הבריאות, סגן שר הבריאות. ההגעה שלכם באמת מראה את חשיבות הנושא בעיניכם וזה דבר מבורך. יושב-ראש ועדת הכספים, חברי גפני,

תודה רבה לך על האישור להקמת הוועדה ועל התמיכה לאורך כל הדרך, תודה רבה. מרגע שהחלטתי להתמודד לכנסת הנושא שחרטתי על דגלי זה צמצום הפערים במתן שירותי הרפואה בין הפריפריה למרכז. סיירתי ואני עדיין מסייר בכל בתי החולים בפריפריה. אני שומע את מנהלי בתי החולים, את הצוותים, את האחיות. אני לומד על הבעיות והפערים וכמובן מהאזרחים היקרים שלנו שהם מציפים לנו את הבעיות שבשטח. הממשלה בעשור האחרון בראשות ראש הממשלה הביאה הישגים רבים בתחום הבריאות, הגדלת כמות המיטות, חדרי מיון קדמיים בפריפריה, הוספת תקנים. אבל לצערי יש עדיין כמה פערים בתחום הבריאות. הצפון והדרום במרבית הפרמטרים הרפואיים סוגרים את הרשימה. אני אתן דוגמה. פורסם בשבועיים האחרונים מרכז של הכנסת שאני ביקשתי לגבי פריסת מכשירי MRI במדינה. בשורה התחתונה, בתל-אביב למיליון נפש יש פי 2 מכשירי MRI. נתון נוסף הוא, שתושבי הדרום נאלצים לנסוע למרכז בשביל לבצע את הבדיקות כי אם הם יחכו באזור שלהם אז הם יחכו יותר זמן. שמחנו לשמוע פה גם את השרים שהולכים להשקיע ויש תכנית במשרד הבריאות לגבי פריסה נוספת ומחודשת על-מנת לחזק את הפריפריה במכשירים וזה דבר מבורך. אלה הם הפערים שמחובתנו לצמצם וניתן לצמצמם. אני אתן דוגמה נוספת. במהלך אחד הסיורים שלי בבית החולים פורייה, אמר לי מנהל בית החולים שבכל אזור הצפון המזרחי אין מרכז לצנתור מוח. כולנו מבינים מה המשמעות של מרכז לצנתור מוח קרוב.

שמטפלים במטופל מהר יותר לאחר שהוא עובר אירוע מוחי, כך הנזק קטן יותר. הקרוב ביותר היה רמב"ם ונהריה ולתושבי בית שאן, טבריה ועפולה זה פחות שירות מטיב. באמת לקחתי את המידע הזה. בזמנו היה שר הבריאות יעקב ליצמן. נכנסתי אליו ואמרתי לו שאני לא יוצא עד שפורייה מקבלים רישיון.

באמת תוך שבוע בית החולים קיבל את הרישיון והיום אנחנו כבר במקום שהם יצאו למכרז ובחודשים קרובים יהיה לנו מרכז ראשון בצפון לצנתור מוח. המעורבות שלך עלתה לי 5 מיליון שקלים בביקור שלי בפורייה. יש להם רישיון אבל אין תקציב, אז אישרתי להם 5 מיליון שקלים. זאת רק ההתחלה. כמו שאמרתי, אני בקשר עם השרים שלנו, שהם בעצם - - - אין ביקורים חינם. אני בקשר עם השרים ונפגשתי איתם לא מעט, גם עם שר האוצר, עם שר הבריאות עם סגן שר הבריאות. אנחנו כל הזמן בקשר ויש נכונות מצידם לעזור, לסייע ולצמצם. תפקידי הוא לשים כל הזמן את הזרקור על הפערים הללו. אני מברך על הקמת הוועדה. אני אביא כל פעם לשולחנה את הפערים, את המספרים ואת נציגי הממשלה בכדי להביא לשינוי. אנחנו מוכרחים לדאוג שתושב פריפריה יקבל את אותן זכויות ואותם שירותים כמו אזרחי תל-אביב. תודה רבה, בבקשה אדוני ראש הממשלה. תודה רבה, אופיר. אני מודה לך. אני מודה ליו"ר הועדה, לידידי חבר הכנסת גפני,

לשרים שנמצאים כאן ולחברות וחברי הכנסת.

רוצה להגיד מילה מקדימה לעניין הפריפריה. אני בעד ביטולה, אני פועל לביטולה, אני מאמין בביטולה. אולי המקום היחיד שתיוותר פריפריה גיאוגרפית ממשית זה המקום שהייתי בו אתמול, קו שדה בוקר ודרומה. יש מרחקים מסוימים אבל אין הצדקה במדינה קטנה כמו שלנו - - - חשבתי שסעודיה זה פריפריה. זה כבר לא. אין הצדקה במדינה קטנה כמו שלנו שיהיה מושג כזה בכלל. אני חייב להגיד לכם שזה בוער בי מגיל צעיר. אולי חלק מכם שמעתם את זה אבל חלק בוודאי גם לא. אני הייתי ביחידה שהיתה במרכז הארץ והיינו צריכים לעלות צפונה ודרומה. דרומה זה התעלה. פחות או יותר, כביש סביר עד צומת מסמיע ואחר-כך בדרכים לא דרכים. לקח לנו שעות לחצות את המרחקים הקטנים האלה. שנים רבות ביליתי גם ברמת הגולן בחזית הצפונית, בחרמון. כדי להגיע לשם היינו צריכים לנסוע. היינו נוסעים בכביש בית ליד וכשהיינו מגיעים לוואדי ערה פשוט נתקעים ונוסעים אחרי המשאית או האוטובוסים התורן ומזדחלים. שעות במדינה הקטנטנה הזאת. זאת אחת המדינות הקטנות בעולם, אם אתה מדינות קטנות כמו לוקסמבורג או מונקו.

כמעט ואין מדינה כזאת. אני חשבתי שזה אבסורד וזה בער בי תמיד. הזיכרון הזה של הקומנדקר. היינו שמים מזרונים על הקומנדקר כי זה היה שעות להגיע מצד לצד וחשבתי שזה אבסורד. לכן אחד הדברים שרציתי לעשות זה לצמצם ולבטל את הפריפריה, קודם כל במערכת התחבורה. השקענו כמה עשות מיליארדי שקלים.

אתה היית שותפי לעניין הזה במשך השנים האחרונות ובאמת שינינו את פני התחבורה. אתה כבר 14 שנים ראש ממשלה, להסתכל על 10 שנים כשנים האחרונות. איך הזמן עובר כשנהנים. עשינו כאן באמת שינוי דרמטי שלא היה קיים במשך 60 שנות המדינה. חיברנו את המדינה עם רשת של כבישים, מנהרות, גשרים, מחליפים, רכבות וכדומה. זה שינוי אחד.

ביטול הפריפריה מתבטא קודם כל בחיבור תחבורתי. הדבר השני, שהוא לא פחות חשוב בעיניי ואת זה צריך להשלים, במיוחד בצד הרכבתי. אני חושב שאלה דברים מאוד חשובים שאנחנו רוצים להשלים. הדבר השני זה בצד התקשורתי. אני מתכוון למערכות תקשורת, קווי תקשורת, סיבים אופטיים, על-מנת של ילד וילדה בכפר דרוזי ובאיזה מושב וביישוב ערבי, יקבלו את אותה נגישות שיש בתל-אביב. ברגע שאתה מייצר את שני הכלים הללו, תחבורה ותקשורת, אתה במידה רבה מצמצם בבת אחת את הפריפריה. קורה עוד דבר. במקום שהפריפריה תתרחב, המרכז מתרחב על הפריפריה. פעם אור עקיבא היתה פריפריה. פעם יוקנעם היתה פריפריה.

העסק הזה נגמר. אז האוכלוסיות מגיעות, אז השירותים כבר באים איתה. פעם עפולה היתה פריפריה. אותו הדבר קורה בדרום. תראו את מה שקורה עם קריית-גת. באר-שבע היתה פריפריה והיא כבר לא פריפריה. גם אשדוד היתה פריפריה, שם יש בית חולים ועכשיו עוד בית חולים בבאר-שבע. יש בית חולים שפתחנו בצפת,

אבי טופל בו, בית חולים זיו. בשנות העשרים הוא הגיע לשם כי שבר את רגלו.

במשחק כדורגל ושכב על הארץ ואמר: הו ילדים, ילדים, מה גדול הכאב.

רופא שטיפל בו. אני לא מדבר רק על רפואה אבל אנחנו רוצים שהשירותים יהיו נגישים. אין סיבה שהיום בעולם המחובר שלנו הן בתחבורה והן תקשורת קווית, שיהיה פער תשתיתי כלשהו בין איזו נקודה במדינה הקטנה הזאת. מדינה גדולה זה דבר אחר אבל אנחנו מדינה קטנה ולכן זה החזון. החזון הוא לחבר את כולם, לבטל את הפריפריה, קודם כל מבחינת תשתית. עכשיו מבחינת שירותים. חלק מהשירותים הבריאותיים הללו יינתנו באופן אוטומטי וזה מה שיקרה בשנים הקרובות. אם יש לימוד מקוון אז יש גם בריאות מקוונת. אתה יכול להוריד חלקים נרחבים מטיפולים, אבחונים ובהנחיות באמצעים טכנולוגיים אבל לא את הכול. את הלא הכול, אנחנו חייבים להשקיע עכשיו ולגמור את זה. זה אומר השקעה של כסף. אני חושב שהוא דבר בסיסי, זכויות יסוד של אזרח באשר הוא. הוא לא צריך להיות מקופח כי הוא גר שם. הם צריכים להיות מטופלים באשר הם. לכן אנחנו נתמוך ואני אתמוך בצעדים הללו. אני יודע שאתם מדברים על השלמה של מרכז השיקום בפורייה. אמרו לי שחסרים 100 מיליון שקלים. בערך, כן. אני אשמח לתמוך בזה. אני לא מדבר מהשפה אל החוץ כי אתם יודעים שאנחנו משקיעים סכומי עתק. אני יודע שחבריי כאן, שר האוצר ושר הבריאות, מחויבים לזה לא פחות כמוהם. זה פשוט דבר נכון לעשות. אני חושב שצריך תכנית מאוד סדורה. אני חושב שזה התפקיד הראשון שלכם, לעבוד יחד איתנו ועם משרד הבריאות ולהכין תכנית סדורה של סגירת פערים על ציר הזמן עם תקציבים ייעודיים. אגב, זה בדיוק מה שעשינו בתחבורה. ממש כך, בדיוק מה שעשינו בתחבורה. נראה היה שזה יימשך לאט. 60 שנה נסענו בקומנדקר אחרי האוטובוס או אחרי המשאית אבל גמרנו. תכננו את זה.

קודם זה ואחר כך זה ועשינו. אותו דבר אתם צריכים לעשות כאן. לעשות תכנית סדורה, להביא את זה בפני הממשלה והכנסת ולעשות את זה צעד אחר צעד עם היגיון שגם לוקח בחשבון שחלק מהשירותים הללו ייתנו באופן קווי. חלק מהם לא תהיה בעיה כי יוכלו לנסוע הלוך וחזור. אתה צריך לתת עדיפות למה שלא סובל מרחק וזמן, בעיקר מה שלא סובל זמן. דיברת על צנתור מוחי, הוא חייב להיות. אני חושב שצריך להיות פה תיעדוף ברור. לא כל דבר צריך לתת ולא כל דבר צריך להתחייב, אבל צריך לעשות רק את החלוקה השאת והחלוקה הזאת תקבל את התמיכה שלי ושל שרי הממשלה. להיפך, תחדדו בדיוק את סדר העדיפויות וקל מאוד לשכנע כשאתם צודקים. כאן יש באופן ברור פער שצריך לכסות עליו. אני מברך אתכם על העבודה. תודה רבה

נבצע את המשימה. זאת ועדת הכספים? אתה יודע שלא הייתי פה? לא היית צריך לבוא לוועדת הכספים, הכול אנחנו עושים לך פה מסודר. קודם כל, זה נכון, אבל אני באתי לוועדת הכספים כשהייתי שר אוצר. אני זוכר פגישה אחת.

נכון, למטה. מה היה הוויכוח? אתה באת עם הלוח.

למה באתי עם הלוח? כי היתה שאלה - - - השמן והרזה. באמת? חוץ מהשמן והרזה היה משהו אחר. היה הטבות מס. לא, היתה הפחתת שיעורי המס. אני טענתי

בשיעור מס גבוה מאוד כפי שהיינו, 65% מס שולי, אם אתה מוריד את שיעורי המס, אתה תקבל יותר תקבולי מס ולא פחות.

הבאתי עקומה של כלכלן שנקרא

העקומה הזאת מתחילה מהאבחנה הפשוטה, כי כשיש לך אפס מס, כמה מס אתה גובה? אפס. כשיש לך מאה אחוז מסף כמה מס אתה גובה? גם כן אפס. אז כשאתה מתחיל להעלות את המס אתה מתחיל לקבל. אתה מקבל 5%, 10%, 20%. באיזו נקודה זה מתהפך כי כבר לא כדאי לעבוד. אז זה יורד ויש פה דבשת. אמרתי לחברי הכנסת שאנחנו נמצאים בצד הימני של הדבשת. אם אנחנו נוריד את שיעורי המס, אז אתם עולים

על זה היה ויכוח עצום. אני לא יודע אם שכנעתי אבל בסוף עשינו את זה וקיבלנו הרבה יותר. הורדנו את שיעורי המס וקיבלנו הרבה יותר תקבולי מס לעזור לפריפריה, לעזור לנכים. מאז לקחתי את ועדת הכספים. מאז אני לא צריך לבוא. אני שמח על ההזדמנות שנתתם לי לבוא היום. תודה רבה לכם ואשמח אם תזמינו אותי עוד פעם.

יושב-ראש הכנסת יריב לוין, בבקשה. תודה רבה אדוני ראש הממשלה, השר כץ, סגן השר קיש, חברות וחברי הכנסת. כמובן יושב-ראש ועדת הכספים, משה גפני שאני רוצה להודות לך על צעד שהוא לא מובן מאליו, שאפשרת את הקמת ועדת המשנה הזאת. בהחלט אני חושב שזה צעד חשוב ונכון. חברי הטוב, חבר הכנסת אופיר כץ שהבטיח וגם מקיים. הבטיח לעסוק בנושא הזה מיומו הראשון בכנסת וכך הוא עושה. עכשיו עם ועדת המשנה הזאת יש לך גם כלי הרבה יותר משמעותי והרבה יותר אפקטיבי שיאפשר לך לדחוף את הדברים במהירות גדולה יותר ובעוצמה רבה יותר. אני יכול לומר שהנושא הזה של צמצום פערים בין הפריפריה למרכז ובפרט סוגיית הבריאות, הוא נושא שנמצא תדיר על שולחן הכנסת ועולה כאן הרבה מאוד. נעשה בכנסת מאמץ אמיתי לקדם אותו. אני יכול לומר שבעיניי הוא מצריך טיפול בכמה מישורים. דובר כאן הרבה על סוגיית הציוד, מחלקות וכדומה, זה בוודאי נכון. אני חושב שיש סוגיה מאוד חשובה והיא היקף הפריסה של השירותים. אחת הבעיות שמטבע הדברים דווקא באזורים הפריפריאליים המרחקים יותר גדולים בעוד שצפיפות הפריסה היא דווקא יותר נמוכה מבחינה כמותית. אז התוצאה יוצרת מאליה פערים מאוד גדולים. מציאות שבה אנשים צריכים לנסוע ולא מעטים מהם בתחבורה ציבורית מרחקים מאוד גדולים כדי לקבל שירותי רפואה בסיסיים. זה דבר שצריכים לתקן אותו והוא מצריך מאמץ גדול.

זה לא רק מאמץ של בתי חולים, זה גם הרבה פעמים חדרי מיון קדמיים ודברים מהסוג הזה שנותנים מענה מיידי בתוך הקהילה, בתוך היישוב או באזור קרוב. יש נקודה נוספת והיא בעיניי המורכבת ובעיניי היא ולב העניין והיא הסוגייה של כוח האדם. בסוף האתגר האמיתי שלנו הוא לדאוג שאיכות כוח האדם שתיתן את שירותי הרפואה בפריפריה לא תיפול מאיכות כוח האדם שקיימת במרכז. במרכז, מעבר לנוחות, יש גם מוסדות רפואיים שקיימים כבר הרבה מאוד שנים עם מוניטין ועם כל מה שנלווה לזה. היכולת לשכנע את הטובים ביותר לעבור ולעבוד בבתי החולים היותר קטנים והיותר מרוחקים, או במוסדות הרפואיים שנמצאים בפריפריה, זה אתגר אמיתי וגדול. אם אתה שואל אותי, אחד המקומות שבהם כן נדרשת התערבות ממשלתית זה שם. בלי עידוד ובלי הטבות כאלה ואחרות שישכנעו את האנשים הטובים האלה לתת את השירותים, אפילו אם לא באופן מוחלט רק בפריפריה ואולי רק חלק מזמנם גם שם, אנחנו עלולים למצוא עצמנו במצב שאולי נייצר ציוד ונייצר הרבה דברים אחרים אבל לא נייצר באמת רפואה ברמה הכי גבוהה שאנחנו מסוגלים לתת. אני מקווה שמול האתגרים האלה ואחרים שהם באמת עצומים, אתה תצליח. אין לי ספק שאתה תצליח בהובלה לך בוועדת המשנה הזאת לייצר הישגים משמעותיים. מילה אחרונה. אני מוכרח לומר שאולי היתרון הגדול שיש לדבר הזה, שאתה נוגע בדבר שבאמת באמת נוגע לכל אחד ואחד. אין מישהו שלא נזקק לשירותי רפואה לכן כל דבר שתעשה כאן, אופיר, הוא דבר שלא רק יירשם לזכותך אלא דבר שאנשים ירגישו אותו בפועל. אני מאחל לך יישר כוח גדול בעשייה החשובה הזאת. חבריי לוועדה, אני מתנצל. נמשיך בשבוע הבא. נתחיל בעצם לעבוד. שאלה קצרה עניינת לראש הממשלה. כל שאלה שיש לך בנושא הבריאות אני מפנה מייד לשר הבריאות ולסגן שר הבריאות. יש לנו ישיבות סיעה. לאחרונה אנחנו יוזמים הכנסת משרדי ממשלה ליישובים הערביים. למשל, משרד התחבורה, מכונות, משרד הפנים, לשכות. למה לא יוקם בית חולים ממשלתי ביישוב ערבי באחת הערים הערביות? באמת לא בדקתי את זה. יש שלושה בתי חולים.

חבר הכנסת טיבי, אנחנו יכולים לדבר על זה כדיון בוועדה.

אני עניתי על שאילתה כזאת ואני אבוא לוועדה. הישיבה נעולה, נתראה בשבוע הבא. הישיבה ננעלה בשעה 15:05.